הוועדה הזאת נולדה בעקבות דיונים על תשלומי חל"ת שמשרתי שירות לאומי לא מקבלים. גם חיילים בעלי אישור עבודה, שמפרנסים את המשפחות שלהם,

בכוחנו הדל נגרום לזה שהאנשים האלה יקבלו

עשינו ויתור והכנסנו את המילה "אזרחי" בשבילם, כדי שלא יגידו שירות לאומי. אגב, באים יחסית הרבה. 5,200 זה יפה. וזה הולך ועולה 5,200 יש עוד 500 משנה שעברה ואנחנו נמצאים בקו עליה מתמיד. משלבים אותם יותר ויותר בדיוק במקומות שדברת. זה אומר שזה תם ולא נשלם. נעביר היום את החרדים ונתמקד בערבים וחיילים. כי גם להם מגיע. נעבור להקראה.

לאומי. כל מי שמשרת שירות לאומי,

מוסלמים,

צ'רקסים. למה לא שאלת את משרד האוצר, הוא העביר ישר לשירות לאומי על חיילים. "צו שירות לאומי-אזרחי (שינוי התוספת לחוק)(הוראת שעה), התשפ"א-2020. בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ג) לחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014 (להלן - החוק), ובאישור ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת של הכנסת, אני מצווה לאמור: 2. תיקון התוספת לחוק. בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה כהגדרתה בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, יראו כאילו בתוספת לחוק, אחרי פרט 7 בא:" אני רק אגיד שהתוספת לחוק מפרטת את תנאי השירות של אותם משרתים בשירות לאומי שם אנחנו מוסיפים את ההוראה החדשה כנקבעת הוראת שעה.

בפרט זה הכנסה חודשית לנפש משוקללת סך הכנסותיהם מעבודה בישראל כשכירים, של המשרת ושל

לרבות דמי הכלכלה להם זכאי המשרת לפי החוק, חלקי מספר הנפשות המשוקללות הסטנדרטיות במשפחתו של המשרת." זאת אומרת יש לנו הגדרה שאומרת שאנחנו בודקים את ההכנסה לפי ההכנסות של המשרת ואם הוא נשוי,

הכנסותיהם מעבודה כשכירים בישראל, רק עבודה כשכירים,

ואחרי זה נראה איך מגיעים למספר הנפשות המשוקללות במשפחה.

ובלבד שלפחות אחד מהחודשים הוא בתקופת שירותו של המשרת." חודשי השוואה הם החודשים שלפני החודשים שבהם בוחר המשרת, לפי בחירתו והם ישוו את ההכנסה הנוכחית באותה הכנסה באותם שלושה חודשים. שניים מהחודשים האלה יכולים להיות אפילו לפני תחילת תקופתו של המשרת, אבל הם צריכים להיות רק אחרי דצמבר 2019. אנחנו מדברים או על ערב תקופת הקורונה ויכול להיות שגם במהלך תקופת הקורונה. "משרת המצוי במצוקה כלכלית" משרת שהתקיימו בו שני אלה בחודש שחל בתקופת שירותו: חלה ירידה של 25% לפחות בהכנסתו החודשית של המשרת מעבודתו כשכיר בישראל ביחס לממוצע הכנסותיו כשכיר בישראל בחודשי ההשוואה". ההכנסה שלו כשכיר ירדה לעומת ההכנסה מעבודתו כשכיר בחודשי ההשוואה. החודש הנוכחי, החודש בו האדם מבקש את המענק, בעדו הוא מבקש זכאות למענק בהשוואה לממוצע באותם חודשי השוואה ירד לפחות ב-25%. ההכנסה החודשית לנפש סטנדרטית במשפחתו של המשרת בתקופת הזכאות, אינה עולה על 4,681 שקלים חדשים" אמרנו שזו הכנסה שלה משרת ושל אשתו לחלק לנפשות המשוקללות. בסך הכול אנחנו לא מדברים על 4,681 אלא זו הכנסה לנפש. "משפחתו של המשרת" המשרת, אשתו וילדיו. "למשרת שהוא אב לילדים סך של 6,000 חדשים". מדברים על אב לילדים בן שהוא נשוי ובן שלא נשוי. "למשרת שהוא נשוי ללא ילדים סך 4,528 שקלים חדשים למשרת שהוא אינו נשוי ואין לו ילדים סך 2,830 שקלים חדשים. "נפש משוקללת" שקלול מספר הנפשות לפי הטבלה להלן: בטבלה מפורטים מספר הנפשות למעשה, כמה אנשים יש,

הילדים, כמה נפשות נמצאות במשפחה ולצד זה יש את שקלול המספר. למעשה רק במספר של 2 נפשות השקלול הוא 2. מתחת לזה השקלול הוא נפש אחת, רק המשרת לעצמו, המספר המשוקלל הוא 1.25, קצת מעל 1. אם יש אתו ילד בנוסף, או שיש לו שני ילדים והוא לא נשוי, המספרים עולים.

שוקללו. אל תכנסי לזה כי אשאל אותך שאלות מתמטיות שאני לא יודע אם תדעי לענות עליהן. אני גם לא יצרתי את התקנות האלה, אני מקריאה את מה שהביאו. אז יש טבלה מצורפת בתקנות על מצב השקלול.

לאומי-אזרחי שמצוי במצוקה כלכלית במשך שני חודשים לפחות בתקופה שמיום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) עד תום תקופת הוראת השעה, יהיה זכאי למענק כלכלי שיחושב לפי פרט משנה (ג) בהתחשב במשך התקופה כאמור שבה הוא מצוי במצוקה כלכלית (בפרט זה תקופת הזכאות) ובלבד שהמציא לרשות את המסמכים האלה:" מדברים על כך שלפחות הוא צריך להיות במצוקה כלכלית, זאת אומרת שהתקיימו בו שני התנאים המצטברים, גם הירידה בהכנסה וגם גובה ההכנסה במשך חודשיים לפחות. כל חודש שבו מתקיימים התנאים האלה, הוא מצטרף למניין. יכול להיות שהחודשים האלה בהם מתקיימים התנאים,

אבל צריך להיות לפחות שני חודשים. המסמכים שהוא נדרש להמציא מפורטים כאן: צילום תעודת זהות לרבות ספח תעודת זהות מעודכן ובו פרטי הילדים. או מסמך רשמי אחר של מדינת ישראל שיש בו כדי להעיד על משפחתו של המשרת ועל מספר הנפשות בה. תלושי שכר של המשרת או של המשרת ואם הוא נשוי גם של אשתו, מכל מקומות העבודה בהם עבדו בחודשי ההשוואה ובתקופת הזכאות. הצהרת המשרת שאין לו הכנסות נוספות כשכיר מלבד הכנסותיו מעבודה לפי פסקת משנה (ב) וכן כי לא קיבל סיוע כלכלי בעד תקופת הזכאות לפי פרקים ב' ו-ה' לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020, היה המשרת נשוי, יצהיר כי גם לאשתו אין הכנסות נוספות כשכירה מלבד הכנסותיה מעבודה לפי פסקת משנה (ב)." אני רוצה להדגיש שני עניינים. אנחנו לא אומרים בהכרח שאותו משרת עבד קודם, אבל אנחנו כן דורשים שתהיה ירידה בהכנסות שלו מעבודה. אנחנו בוחנים פה, גם במבחן ההכנסה, רק הכנסות מעבודה, גם של המשרת וגם של אשתו, גם אם יש לה עסק, כנראה ההכנסות האלה לא יובאו בחשבון כאן לגביה. לגביו הם כן מובאות בחשבון אם היו לה הכנסות מעסק. "(ג) המענק הכלכלי שמשרת יהיה זכאי לו לפי פרט משנה (ב) יהיה בסכום השווה למכפלת סכום הבסיס והמקדם המצוין לצדה של תקופת הזכאות: חודשיים לפחות ולא יותר משלושה חודשים - 1. ארבעה חודשים לפחות ולא יותר מחמישה חודשים - 1.65 ששה חודשים ויותר - 2.2". אנחנו מקבלים פה את אותם סכומי בסיס שציינו קודם לפי הרכב המשפחה. "(ד) משרת זכאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק כלכלי לפי פרט זה בעד תקופת זכאות, ואולם אם המשרת הגיש בקשה ותקופת הזכאות התארכה, רשאי הוא להגיש בקשה מחודשת בעד כל תקופת הזכאות ובלבד שיקוזז סכום המענק הכלכלי ששולם לו לפי בקשתו הקודמת מסכום המענק המחושב לפי בקשתו המעודכנת". זאת אומרת הוא הניח שהוא היה זכאי במשך חודשיים ולאחר מכן התקופה התארכה והוא כבר עבר לשלושה חודשים ואמור לקבל סכום יותר גבוה. אז בעצם הוא מגיש בקשה חדשה ופשוט מקזזים את הסכום שהוא קיבל לפי הבקשה הקודמת מהסכום המגיע לו בבקשה המעודכנת. זה לא סכום שמשולם בעד כל חודש בחודשו אלא אלה סכומים שמשולמים לפי משך תקופת הזכאות עם מגבלה של 2.2 מהסכום. לא מגבלה. מכפלה. מעל ששה חודשים המקדם הוא 2.2, לא מגבלה.

המענק ישולם מאוצר המדינה באמצעות הרשות לשירות אזרחי". זה לא מהביטוח הלאומי? לא. אחרי שסיימת להקריא. מי בעד התקנות ירים את ידו? אני מבקש התייעצות סיעתית. חמש דקות התייעצות סיעתית. (הישיבה נפסקה בשעה 12:00 ונתחדשה בשעה 12:05 אני מחדש את הישיבה. אדוני אני אספר לך מה עלה בהתייעצות שלי. בדקתי בהפסקה והסתבר שיש חיילים חרדים שיש להם היתר עבודה פרטי והם לא מקבלים את זה ולא יקבלו את זה. זאת אומרת שמה שאנחנו עושים כאן, אחרי שגם כך להיות חייל חרדי בחלק מהמקומות זה לא קל, אנחנו יודעים איך מתייחסת הסביבה לזה, עכשיו גם יצחקו עליו שהנה הם מקבלים והם לא בצבא והחייל שנמצא בצבא לא מקבל.